שלום לכולם, אני פותח את הישיבה . על סדר-היום: הצעת חוק התחרות הכלכלית (איסור פגיעה בייבוא מקביל או בייבוא אישי) (הוראת שעה), התשפ"ב 2022. בקשה לדיון

לפני שאנחנו מתחילים את הדיון מחדש, אני כבר אומר שאנחנו לא נסיים היום, כי גילינו שיש בעיות עם עוד חוקים שקשורים לייבוא המקביל היועץ המשפטי יתייחס לכך בהמשך ועל כן אנחנו צריכים לטפל גם בהם ולא רק ברכבים. היום נדון בלי לפתוח את הדיון מחדש. אתה רוצה לפחות לפתוח את הדיון מחדש? אני לא רוצה לפתוח כרגע. אני רוצה שנקיים דיון ואז אם נפתח, זה יהיה דיון מהיר. אני אסביר את הפרוצדורה. הוגשה בקשה לדיון מחדש ולפי התקנון צריך לפתוח קודם כול את הנושא לדיון מחדש ואז לדון לגופו. למעשה הצעת החוק אושרה כבר לקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת בליאק, אתה בעד דיון מחדש?

אתה רוצה להשאיר את המצב כפי שהוא?

אז אתה רוצה שאני אגייס עכשיו אנשים? למה אתה נגד לפתוח את זה מחדש? אתה רוצה לפתוח?

זה מקובל עליך?

אם כך, אנחנו נצביע על הפתיחה. מי בעד פתיחת הדיון מחדש? הצבעה אושר. זה עבר ולכן נתחיל. אני אגיד מה עומד על הפרק כרגע. בעקבות הדיונים הקודמים שבהם עלתה השאלה שנוגעת לחובה להמציא תעודת מקור כחסם בפני ייבוא מקביל, ביקש יושב-ראש הוועדה לבחון תיקוני חקיקה נוספים. תיקונים עקיפים. נכון, אבל התיקון שכרגע הונח על השולחן ושהופץ ביום חמישי הוא תיקון לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב לעניין התנאים לקבלת רישיון ייבואן ישיר. בשיחה עם היושב-ראש הבנו שככול הנראה יש קושי גם בחקיקה שנוגעת לייבוא מכשירי חשמל. החוק שנוגע לעניין הזה, מבחינת היעילות האנרגטית של המכשירים וההצהרות שהיבואנים צריכים להמציא כדי לייבא את אותם מוצרים לארץ הוא חוק מקורות אנרגיה. אנחנו נידרש, ככול שיהיה צורך, לבחון גם תיקון עקיף לחוק מקורות אנרגיה, כדי לתת מענה ככול שיש בעיה בנושא הזה. אני רוצה להסביר. כל הרעיון של ייבוא מקביל הוא להפחית את המחיר, לכן אם אי אפשר להפחית את המחיר בגלל כל מיני בעיות של רגולציה, אז לא עשינו כלום. זה למעשה המצב. לכן אנחנו צריכים לפתור את הבעיות האלה כדי שהמחיר של הייבוא המקביל יהיה באמת נמוך יותר מהייבוא הרגיל. חוק מקורות האנרגיה זה משרד האנרגיה או המשרד להגנת הסביבה? משרד האנרגיה. למעשה מבקשים מהם אישורים שהם לא יכולים להביא אותם. הם תלויים גם ביצרנים ואז חזרנו לאותה נקודה. אתה מתכוון בייבוא מקביל.

יכול להיות שיש עוד חוקים, ואם כן שיגידו לנו מה הם ונוכל להתייחס אליהם. אולי יש אפשרות איכשהו לאחד את כל הדברים ולא להתפזר על מיליון חוקים. זה מה שרציתי, אבל נאמר לי שאי אפשר. אני מתכוון על קביעת עקרונות. ביקשתי את זה, כי אם נתעסק בכל חוק, לא נצא מזה. החוק הכללי שאמור להתייחס לנושא הזה של חסמים בפני ייבוא אישי ומקביל זו הצעת החוק שהוועדה אישרה תיקון לחוק התחרות הכלכלית. זה בדיוק התיקון שהוועדה אישרה. ככול שיש בעיות ספציפיות בענפים מסוימים, כמו בענף הרכב או אולי בענף ייבוא מכשירי חשמל, אפשר לתת לכך מענה בחוקים הספציפיים. הרי עשינו תוספת שקשורה לקנס, למעשים. למה שלא ניצור עוד תוספת, תוספת ב', שתמיד אפשר לתקן לפי המצב. תוספת אפשר לתקן באישור ועדת הכלכלה. הכנסנו את זה. אני לא מדבר על התוספת על העבירות, תוספת על הנושאים, שאנחנו צריכים לפתור את העניין הזה של הייבוא המקביל, ואז נוכל לעשות את זה בתקנות או בשינויים לתוספת. להבנתי זה בדיוק מה שעשינו בתיקון. למעשה בתיקון קבועה רשימה של מעשים, התנהגויות אסורות, שבהתקיים נסיבות מסוימות כאמור בחוק, רשות התחרות תוכל לאכוף. אבל זו עבירה לעניין הקנס. כרגע אנחנו מדברים על דברים שיגרמו לזה שהייבוא המקביל יהיה אפקטיבי. את זה אפשר לעשות בתוספת נוספת. אבל מה הנפקות של התוספת? עכשיו אנחנו מדברים על רכבים, על הנושא של מוצרי חשמל עם הנושא של האנרגיה ומחר בבוקר יכול להיות עניין אחר, ואז יעשו תיקון לתוספת. מה הנפקות של התיקון? בחוק התחרות הכלכלית למעשה הגדרנו רשימה של מעשים שאם היבואן הישיר מבצע אותם - - - כמו שאנחנו עושים עכשיו עם הנושא של הרכבים, אותו הדבר. מחר תהיה בעיה בחוק אחר, אז יביאו את זה בתיקון לתוספת. אני רוצה שנציגי הממשלה יתייחסו לזה.

מרשות התחרות. לגבי התוספת מבחינתנו כל מעשה שעלול לפגוע בייבוא מקביל הוא מעשה שאנחנו מבקשים שתהיה לנו אפשרות להטיל בגינו קנס. קיבלנו את בקשת הוועדה לייצר את התוספת, לייצר רשימת מעשים שהיא יותר מצומצמת. בתוך רשימת המעשים הזאת, לדעתי כל המעשים שאנחנו מדברים עליהם כאן בתיקונים לחוקים אחרים יכולים להיכנס בתוך רשימת המעשים שתהיה לנו האפשרות להטיל בגינם קנס. לתקן את התוספת באופן כזה שדרך התוספת הזאת נתקן חוקים אחרים? למשל התיקון הזה בחוק רישוי ומקצועות בענף הרכב, הוא תיקון שאנחנו עושים בחוק עצמו. אני אומר שבמקום תיקון בחוק עצמו, נעשה תוספת שנייה.

היום אנחנו יודעים שיש בעיה בנושא הזה ומחר תהיה בעיה בחוק אחר אז נתקן רק את התוספת. מה הבעיה עם זה? זה עניין של הייעוץ המשפטי. במקום בכל פעם להתחיל לתקן את החוק, נתקן רק את התוספת במסגרת איזושהי תקנה באישור ועדת הכלכלה. כדי לא ללכת בכל פעם לחקיקה ראשית. אני לא לגמרי מבין למה אתה מתכוון. כי אני לא יודע אם מחר בבוקר לא יבוא מישהו ויגיד שיש בעיה עם הייבוא המקביל בגלל חוק כזה וכזה. יש

ההגדרות הכלליות נמצאות בחוק התחרות הכלכלית. ואיפה תכניס את הסעיף הזה? רגע, על מה אתם מדברים? כרגע אנחנו מדברים על הצעת החוק לתיקון חוק התחרות הכלכלית שאושר. אבל כשאתה מכניס את זה, אתה מכניס את זה לתוך החוק הספציפי הזה. כתיקון עקיף. אז אותו הדבר. מה, בכל פעם נצטרך להביא תיקון עקיף?

למה לא בהכרח? אם בעוד שנה תהיה בעיה? לא בכל ענף יש חוק מקיף כל כך שמסדיר את אותו ענף. חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב הוא חוק שמסדיר באופן רוחבי את כל הפעילות בענף הרכב, כולל עניינים תחרותיים. לכן היה צורך לתקן אותו, כדי לתת מענה ספציפי למצב שבו היבואנים הישירים מסכלים ייבוא מקביל או אישי.

אני אומר מראש שאני בעד שהתיקון העקיף יהיה בהוראת שעה, על מנת שנראה איך זה עובד בשטח ולפי זה נוכל לקבוע אחר כך. לכמה זמן?

אני רוצה שזה יהיה בהוראת שעה, כדי שנבדוק איך זה משפיע באמת על המחיר. לשלוש שנים. בסדר, שלוש שנים, אין בעיה. כדי שהתיקון הזה לא יהיה ישראבלוף. כי תוך שנה אתה לא באמת רואה את המגמות. שלוש שנים זה בסדר מבחינתי. נראה שזה באמת משפיע על המחיר ולא שעושים תיקון, עוזרים לייבוא המקביל ובסוף המחיר נשאר אותו הדבר.

לשמוע התייחסויות להצעה שהפיץ היועץ המשפטי. אני מבקש לא לחזור על דברים שנאמרו. היועץ המשפטי יקרא את הנוסח. אני אקרא את הנוסח שהופץ ביום חמישי: תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 1. בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו 2016 (להלן החוק העיקרי), בסעיף 41(א)(3*, בסופו יבוא: "(ו) לספק תעודת מקור של רכב מתוצרתו המיובא לישראל, לכל יבואן מסחרי שיבקש לקבלה; לעניין זה, "תעודת מקור" מסמך המציין את הארץ בה יוצר הטובין, כולו או חלקו, הנדרש לצורך מתן פטור ממכס לייבוא הטובין, לפי הסכמי סחר בין-לאומיים שישראל צד להם." זה למעשה התיקון שנוגע לתנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר ממשרד התחבורה וחלק מהתנאים הם שמבקש הרישיון יידרש להמציא התחייבות מיצרן הרכב בחו"ל לכך שהוא יספק את תעודת המקור כפי שהקראתי כעת. תחילה ותחולה - 2. (א) תחילתו של סעיף 41(א)(3)(ו) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ביום י"ב בתמוז התשפ"ג (1 ביולי 2023) (להלן יום התחילה). (ב) הוראות סעיף 41(א)(3)(ו) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחולו גם על יבואנים ישירים שביום התחילה הם בעלי רישיון יבואן מסחרי בתוקף. זה אומר שתחילת ההסדר היא 1 ביולי 2023 ולעניין התחולה, כיוון שהיבואנים הישירים לפי מה שהבנו ממשרד התחבורה קיבלו את הרישיונות שלהם לא מזמן, בשנת 2022, ותוקף הרישיונות הוא עד שנת 2028, למעשה המנגנון שמוצע כאן הוא להחיל את ההוראות החדשות גם על בעלי הרישיונות הקיימים היום, אחרת כל תחילת התיקון שעכשיו הצעת תידחה לשנת 2028, בשש שנים. קיבלנו הערות מקצועיות ממשרדי הממשלה ולקראת הדיון הבא אני ארכז אותן ואטמיע בתיקון שהקראתי עכשיו. אוקיי. מישהו רוצה להעיר משהו? אני עמיל מכס ומשלח בין-לאומי, עובד עם הרבה מאוד יבואנים זעירים ויבואנים עקיפים. יש לי הרבה מה לומר באופן כללי לגבי פתיחה של עולם הרכב, אני אגיד ספציפית לגבי התיקון לחוק הזה שהוא לא מטפל בקצוות. מה זה אומר "בקצוות"?

מצד היצרן ברגע שכאילו הכריחו אותו, נתנו לו תנאי לפיו הוא צריך לייצר את התעודה, תעודת יצרן או הצהרת ספק, למעשה נשרף הדילר כי יש נושאים של no export. היצרן עצמו כשהוא מוכר לדילר שלו הוא מכריח אותו בחוזים no export. זאת אומרת שכל הייבוא המקביל של לפחות החדשים עובד על הפרה כזאת או אחרת של חובות הדילרים באירופה כלפי היצרן. זה קורה גם היום כשהרכב עצמו מייבוא נכנס למוסך מורשה, נסגר מעגל, רואים את מספר השלדה ואז הולכים לדילר. כלומר, פעם אחת בקצה לגבי עניין התוספת למעשים לחוק שמוצע בוועדה, דילר נשרף או נוצרת איתו איזושהי בעיה. פעם שנייה, פה בישראל מול המכס יש מחלקה במכס שמבצעת אימות של תעודות המקור. ברגע שהיא מבצעת את האימות הזה אנחנו צריכים לראות איך זה קורה. זה משהו שחברתי פה גם דיברה עליו. אם לא נסגור את שתי הפרצות האלה - - - מה אתה מציע? לדבר באופן כללי זה יפה. מבחינת היצרן - אני מציע להכניס את רשימת המעשים שגורעים מתחרות למצב של שריפת הדילר. צריך למצוא איזשהו ניסוח משפטי טוב לזה, כמו מכתב רשמי או כל שדבר שהוא מהיצרן לדילר שאומר לו: אדוני, אני לא מוכר לך יותר כי אתה מכרת לישראל, לייצוא. דבר שני, פה בישראל בזמן שהמכס עושה אימות תיעשה איזושהי הישענות על רכבים שהיבואנים הישירים כבר הביאו לפה ונהנו. למעשה האימות עצמו יהיה רק במקרה קצה ולא יקרה מצב שזה יהיה אות מתה בחוק מצד אחד המכס יעשה הרבה אימותים שיביאו גירעונות, ומצד שני היצרנים לא ישרפו את הדילרים ברמה כזאת שכבר אי אפשר לקנות מהם. אבל כבר היום יודעים בדיוק איזה רכב נכנס ומה מספר השלדה, אז מה שונה? אמרתי את זה ועדיין זה מעשה שהוא בעייתי מאוד. בגלל זה בתחילת דבריי אמרתי שברגע שמספר השלדה נכנס למוסך מורשה, גם היום הדילר בחו"ל נשרף. אז מה אתה רוצה, שלא יהיה ייבוא מקביל? מה שאפשר לעשות אני לא יודע אם זה מותר או איך לעשות את זה מבחינה חוקית שאינפורמציה שנכנסת לארץ תהיה אסור בייצוא. זה פותר שתי בעיות. אני לא יודע כמה זה אפשרי וכמה זה חוקי. היועץ המשפטי אומר לי שאנחנו לא יכולים לחייב את היצרן בחו"ל. אני מדבר על המקומי, בארץ, שהחבר'ה האלה לא יוכלו להפיץ את זה החוצה. הם יוכלו לראות את האינפורמציה מספר שלדה אבל אסור להם לדווח על זה. עד לישיבה הבאה תשלח לנו איזושהי התייחסות ואנחנו נתייחס לזה.

פה,

מבחינת ההצעה של המכס אם המכס יוכל להתבסס על רשימה - - - תכף נתייחס למכס. אתה רוצה שהדילר לא יישרף. למעשה אתה מבקש להכניס את זה לרשימת העבירות.

המכס לא ידווח לאף אחד,

הוא אדיש לזה. אני אסביר. אני מייצגת את פורום היבואנים הזעירים ומאי מוטורס. צריך להבין שתעודת מקור היא רק ההתחלה, זה לא הסיום של העניין. אחרי שמציגים תעודת מקור המכס הישראלי יכול לשלוח אותה לאימות. זה לא יכול תיאורטית, כי המכס נתן בבג"ץ נתונים מדהימים לפיהם אחד מתוך ארבע תעודות מקור של יבואנים מקבילים נשלחת לאימות,

לעומת יבואנים ישירים שזה אחד לכ-270. הם גם מייבאים יותר. הם מביאים אלפים, אז מה את רוצה מהם. זו המדיניות של המכס. אני לא יודעת אם זו מדיניות, זה מה שקורה בפועל. מנהל רשות המסים אמר לי שבייבוא אישי יש הרבה בעיות שקשורות לתעודות, שהן לא נכונות וכד'.

אסביר עד הסוף. ברגע ששולחים לאימות, המכס הזר אמור לפנות ליצרן ולאמת את זה מולו, מי שנתן את התעודה, ואין שום אינטרס ליצרן לאמת תעודה שלמעשה שייכת לרכב שיובאה בייבוא מקביל.

זו לא מכונית שלו? זו גם מכונית שלו, הוא מכר אותה.

אבל הקשר העסקי שלו הוא דווקא עם המתחרה, עם היבואן הישיר.

שהרבה פעמים התעודות האלה לא מאומתות ויוצאים גירעונות מכס בדיעבד.

לא רק בהתחלה, אלא אחר כך יוצא גירעון והיבואן המקביל משלם את זה. אנחנו מציעים להפחית את כמות האימותים. איך לעשות את זה? אנחנו מציעים שהמכס, לפני שהוא פונה לאימות למכס הזר, שאז זה אבוד, זה כבר לא בידיים שלנו, הוא יפנה ליבואן הישיר, בידיו יש את כל המידע על הרכבים, מה גם שהמכס נעזר בו בהרבה מקרים, ואם ליבואן הישיר יש תעודת מקור לאותו דגם של רכב, לא יצטרכו אחר כך לעשות אימות. זה לא מעלה חשש סביר, כי בהתאם להסכם הסחר רק אם יש חשש סביר המכס מחויב לשלוח את התעודה לאימות. את מתכוונת שלא יעשו אימות באופן קבוע, רק אם יש חשש.

השלב הראשון יהיה פנייה ליבואנים הישירים ורק אם הם יגידו שאין לדגם הזה תעודת מקור, אז עולה חשש סביר ואז צריך לבצע אימות.

יש מישהו מלבד היבואנים שרוצה להגיד משהו? אני מייצג את איגוד יבואני הרכב - - - אני אאפשר לך בסוף. נציג המכס פה?

אולי לא הובנתי כראוי או שאני לא הבנתי כראוי. קודם כול, אנחנו לא אומרים שעכשיו היבואן יצטרך להביא לכם תעודת מקור על כל אוטו. אנחנו אומרים באופן כללי, שאם יש לך תעודת מקור כללית של רכב שמיוצר במפעל בגרמניה, נניח מרצדס, אתה לא תתחיל לבקש מהם תעודת מקור לכל רכב, כי הם לא יכולים להמציא לך את זה.

המכס נדרש להשתמש בתעודות מקור שהיבואן הראשי נותן לו ממפעל מסוים. אם הרכב הגיע מהמפעל הזה, נגמר הסיפור. כלומר, זה לא פר רכב? בוודאי שלא, לא פר רכב. הם לא יכולים להביא את זה. אם אתה דורש פר רכב, כאילו לא אמרת לי כלום. אני רוצה שאתם תשתמשו בתעודת מקור כללית ממפעל מסוים. בתעודת המקור לא מופיע מספר שלדה?

אם המכוניות האלה יוצרו בגרמניה ואין בעיה עם המפעל הזה, הם יצטרכו להשתמש ולא לבקש את תעודת המקור במקרה הזה. ואם הרכב יוצר בשתי מדינות שונות, כלומר חלק פה וחלק פה? אז על זה נדבר, אבל איפה שאין בעיה אין בעיה, ואנחנו לא נתחיל עכשיו לבקש מהיבואן. היבואן לא יכול להמציא לך תעודה לפי רכב, כי זה לא רכב שהוא ייבא אותו. הם צודקים בטענה הזאת. אתה צריך להשתמש בתעודות מקור כלליות ואתה לא יכול לדרוש תעודת מקור ספציפית. אם יש מקומות שיש איתם בעיה, בוא נשמע איפה יש בעיות. גם מבחינת הסכמי הסחר. מכל בחינה. בתעודת מקור כללית יש מספר שלדה? לא, יש מפעלים שאין איתם בעיה. אני רוצה לקבוע שהמכס לא ידרוש תעודת מקור ממפעלים שאין איתם בעיה. או אימות. האימות יותר מסובך. איך היבואן הראשי יביא אישור תעודת מקור ספציפית?

אפשר לחייב אותו דבר כזה? כדאי שנשמע מהמכס איך התהליך עובד. הבנתם למה אנחנו מתכוונים? הבנתי את הכוונה. הכוונה שלך, עם כל הכבוד ויש כבוד מנוגדת למה שיש בהסכמי סחר. זה לא נכון, זה לא מנוגד לשום הסכם.

אז חזרנו לנקודה אתה רוצה שנבטל לכם את מס הקנייה? אני לא רוצה לעשות את זה, אני לא רוצה לגרום נזק למדינה, אבל אתם צריכים להבין שאתם לא יכולים לשחק על כל המגרש. רכב שמגיע ממפעל באירופה ויש על זה פטור, אתם צריכים לתת את הפטור גם לייבוא המקביל מכוח זה שתעודת המקור שהומצאה לכם, אפילו לרכב ספציפי אחר שהיבואן הראשי הביא. זה ישמש את כל הרכבים מהייבוא המקביל מאותו מפעל. שים לב למה שאני אומר: מאותו מפעל. זה לא נוגד שום הסכם סחר בין-לאומי. מה, כתוב בהסכם שחייבים תעודת מקור ספציפית? תסביר לנו למה זה לא עולה בקנה אחד,

על פי הסכם הסחר, בכדי שתוכל לתת העדפה תחת WTO, עיקרון ה-MFN, אתה יכול לתת הנחה רק במסגרת הסכמי סחר. בסדר, אז יש לך הסכם.

הסכם הסחר מחייב על כל משלוח להביא את התעודה שלו. יכול להיות שיצרן ייצר פעם אחת רכב מקורי ופעם אחת ייצר רכב לא מקורי. אותו יצרן במפעל בגרמניה מייצר את אותו רכב. אבל פעם הוא יכול לקחת חומרי גלם מסין ופעם אחרת חומרי גלם אירופאים. אם הוא ייקח חומרי גלם מסין, ייתכן שאותו רכב לא יהיה מקורי, ואם ייקחו חומרי גלם מאירופה הוא יהיה מקורי. לכן ההסכם קובע שעל כל משלוח צריך את תעודת המקור שלו. אם כך, אנחנו בפלונטר. אז מה אתה רוצה? תוותר על מס הקנייה. אתה אומר שזה עולה לך 700 מיליון ואני לא רוצה לגרום לשום נזק למכס, אבל צריך לפתור את הבעיה. אם אתה לא פותר את הבעיה, אז מה עשינו בזה? דרך אגב, זו לא הפרה מי יודע מה. אתם מציגים את זה כאילו מי יודע מה. באתם ושכנעתם אותי שבארצות הברית אין הסכם ואז מי שאין לו הסכם נדפק לעומת זה שיש לו הסכם. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל טוען שאם יש לכם כבר תעודות של מפעל מסוים שאין בו בעיות בייצור, זה אפשרי, אבל עכשיו אתם ממציאים לי שאולי הוא לקח גלגל מסין? הרי אתם לא בודקים בכל תעודה אם הגלגל היה מסין או מסינגפור, אלא מקבלים את תעודת המקור כפי שהיא. לכן תקבלו גם כאן את תעודת המקור כפי שהיא לגבי כלל הרכבים שמיוצרים באותו מפעל. אתה רוצה שנתחיל עכשיו לבדוק מאיפה הגלגל? הרי לא נצא מזה. אתם מפרשים פה פרשנות דווקנית כדי לגבות כסף. זה לא ילך אחרת. אני לא מבין, בגלל רגולציה וכל מיני דברים אנחנו גורמים שנזרוק את כל הסיפור הזה של ייבוא מקביל לפח. לפחות בנושא של הרכבים זרוק אותו, אין צורך בו,

מיותר. יוצר שהמחיר יותר גבוה ולכן זה סתם. תחליטו אם אתם רוצים ייבוא מקביל. אם אתם לא רוצים ייבוא מקביל, שתבוא המדינה ותגיד שהיא לא רוצה ייבוא מקביל ברכבים, אלא רק באמצעות היבואנים ונעשה את זה באמצעות היבואנים. תחליטו מה אתם רוצים. זה מה שכתוב בהסכם, אדוני. זה לא שאני נותן פרשנות דווקנית להסכם. מה שאמרה ידידתי העורכת דין זה שאולי אפשר לבחון את הנושא הזה במסגרת תהליך אימות. תכף נתייחס לעניין האימות. האימות זה דבר שונה לגמרי, זה לא קשור לבעיה הכללית. אם זה מגיע ממפעל

עליו ויכוח שהוא מפעל מקורי ושאין בעיה איתו, אז אתם תוותרו. אם מדובר במפעל בסינגפור למשל, אז אל תוותרו. איך ידעו אם זה מפעל שאין איתו בעיה? יש את המפעל עצמו. המפעל עצמו מייצר בשביל מישהו.

יודעים שעם המפעל בסינגפור יש בעיה לפי ההסכמים, אבל עם המפעל בגרמניה אין בעיה. עכשיו הם טוענים שיכול להיות שהמפעל בגרמניה ייצר,

השתמש בבורג של הגלגל שיוצר בסין. יש בורג שלא מיוצר בסין? גם המפעל המקורי הזה שיש לו תעודת מקור, לא כל המוצרים שהוא השתמש בהם יוצרו באותה מדינה. זה לא הגיוני מה שאתם אומרים. אני רוצה לומר שלפי הסכמי סחר התעודה ניתנת למוצר ולא ליצרן. המוצר הוא זה שזכאי לתעודה. אבל היצרן שמייצר את המוצר ואתה מקבל את התעודה שלו לגבי הייבוא הראשי ואני אומר מראש שלא כל המוצרים הם מאותה מדינה, שלא יספרו פה סיפורים. אין מצב כזה. אתה יודע מי מייצר את המוצר שאמרו שבעולם אין כבר את אותו מוצר ? טאיוואן .מי מייצר את השבבים? טאיוון. זה לא חייב להיות בטאיוואן. קראתי מאמר שכל השבבים מיוצרים בטאיוואן. אם כך, כל המוצרים לא עומדים בתעודת מקור. לפי השיטה שלך ההסכמים בטלים ותיקח מכולם כסף. טאיוואן פטורה? מרצדס שמיוצר בגרמניה או בשוודיה, את השבב לוקחים מטאיוואן. השאלה היא במהות, האחוזים. במקרה של רכב מותר לו להשתמש ב-40% חומרי גלם שלא מאותה מדינה. אז תיקח את ה-40% כמובן מאליו. לכן צריך לשנות את הנוסח באופן כזה. אני מהלשכה המשפטית של רשות המסים. תעודת המקור לא ניתנת ליצרן מסוים או למפעל מסוים, אלא למשלוח מסוים וזה צריך לעמוד בכללי המקור. אם המשלוח לא עומד בכללי המקור,

מן הסתם משלוח זה כמה כלי רכב. זה לא פר כלי רכב. פר כלי רכב. אתה בעצמך אומר ש-40% מהרכב יכול להיות מוצרים שלא יוצרו באותו מקום. בתעודות מקור יש מספרי שילדה? כן. זו הבעיה שלנו, שהם אומרים שצריך להביא תעודה על רכב ספציפי. עם כל הכבוד, אני לא יכול לחייב את היבואן פה לתת על רכב ספציפי שלא הוא ייבא אותו, אבל אני כן יכול לחייב את רשות המסים והמכס להסתכל באופן כללי, במיוחד שזה 40%. אחרת אף מכונית לא עומדת באמנה הזאת. הבעיה היא שזה לא כללי, זה ספציפי. אז אנחנו נתקן את החוק כך שזה יהיה כללי לפי מפעלים. זה נוגד את הסכמי הסחר, אדוני. זה סותר הסכמי סחר.

כמה רכבים אתם גובים מהם היום?

כרגע את הייבוא האישי, לגבי זה הבנתי שיש בעיה משפטית ואתם חייבים לבדוק את זה. בכמה רכבים מדובר, 2,000 רכבים, 3,000 רכבים? זה לא משהו בשמים. אני לא רוצה לזרוק מספר. ברגע שהמחיר ירד, יותר אנשים יקנו מייבוא מקביל. לא כולם אוהבים לקנות בייבוא מקביל, הרבה מעדיפים לשלם יותר ולקנות מהיבואן הראשי, כי זה מבטיח להם הרבה דברים. יש גם בעיה עם האחריות, שאם המפעל המקורי משנה משהו קטן, האחריות מתבטלת. היבואנים לא מודיעים את זה לכל האנשים ואז האחריות עצמה מתבטלת. גם את זה אנחנו צריכים לפתור. זה לא קשור לייבוא. זה קשור ליבואנים. הם לא מודיעים שהמפעל עצמו שינה איזשהו פרמטר. אם אתה לא מודע לזה ואתה עושה איזשהו תיקון שקור לזה, למעשה איבדת את האחריות. אני מניח שמשרד התחבורה אמור בקרוב להגיש הצעת חוק לתיקון חוק הרישוי לגבי כמה נושאים. זה נמצא בעבודה. מה זה הדבר הזה שהאחריות מתבטלת אם יש שינוי והמוסכים בישראל לא מכירים את זה?

שהיושב-ראש מעלה. אני מבקש שתבדוק את זה, כי דיברו איתי על זה בשבוע שעבר. אם זה נכון, צריך לחייב את היבואנים. למעשה את היצרנים אנחנו לא יכולים לחייב, אבל היבואנים צריכים להודיע מייד שיש שינוי מסוים ושאפשר לאבד את האחריות ואז המוסכים לא יתקנו באופן הזה. מישהו צריך להודיע את זה. אם אדם לא יודע והוא מתקן, הוא מאבד את האחריות. אני מבקש שתבדוק את זה עד הישיבה הבאה. אנחנו נבדוק את זה. אנחנו לא מכירים את הסוגיה הזאת. אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל מי שאמר לי את זה ידע על מה הוא מדבר. אולי מדובר בהגבלת אחריות טריטוריאלית. זה נידון על ידי המשרד והגיע עד להכרעה בבית המשפט העליון שקיבל את עמדת המשרד.

זה מאפשר גם במקום שבו יש הגבלת אחריות טריטוריאלית על רכב שמגיע לישראל - - - לא טריטוריאלית, מקצועית. הבנתי. אנחנו לא מכירים את זה. אז תבדוק את זה. אם זו החלטה טריטוריאלית, זה לא רלוונטי. אני מדבר על משהו מקצועי, שאם יש שינויים שהיצרן עשה ברכב ואתה נוגע בזה, אזי איבדת את האחריות. אני מבקש שתבדוק את זה, כי זה משמעותי להרבה אנשים במדינת ישראל. צריך לבדוק אם זה חל כבר היום. היבואן צריך להודיע על זה לכל מי שנוגע בדבר. אם השתנה סוג השמן בשגרת טיפולים ומוסך שם שמן לא מתאים, המנוע יכול ללכת ואלה דברים שקרו, למעשה האחריות לא תקפה. אם השתנה סוג השמן והכנסת את זה,

המוסכים לא יודעים שהשמן השתנה. בהוראות יצרן, השמן הוא אחר. אבל אתם לא מקבלים הודעה על זה שסוג השמן השתנה ואז האדם מאבד את האחריות. זה מופיע בתעודת האחריות. אבל זה תהליך שקורה אחרי שקיבלת את הרכב. בתעודת האחריות יש תנאים, אומרים לך שאם עשית פעולות כאלה וכאלה, האחריות כבר איננה בתוקף. אם שמת חומר שלא מתאים למנוע - - - חומר שהיה מתאים בעבר ועכשיו הוא לא מתאים. הם שינו ולא הודיעו לאף אחד ששינו. כלומר הם שינו את תנאי האחריות לאחר מכן.

הם שינו ואף אחד לא יודע מזה.

הוא השתמש בשמן שאומרים לא להשתמש ואז אומרים לו שהוא איבד את האחריות. זה קורה בפועל. זה קורה הרבה. אז מי שאמר לי את זה, לא אמר את זה סתם. החוק מאפשר לכל מוסך שמטפל ברכב לקבל את המידע מהיבואן הראשי ביחס לכל שגרות הטיפול ברכב. כן, אבל זה לא קורה. אתם עושים צחוק? אתם רואים שיש בעיה, אז תתייחסו אליה. הינה, אנחנו אומרים לכם שיש בעיה.

זה אומר שהיום הרבה מאוד רכבים במדינת ישראל נוסעים בלי אחריות, כי אם תיקנו משהו האחריות לא תקפה. זה חל על כל אזרחי המדינה. זה גם לא קשור לשאלה אם זה ייבוא מקביל או לא. זה לא קשור לייבוא מקביל, אבל באותה הזדמנות, אם צריך אנחנו נתקן גם את זה. זה לטובת כל אזרחי המדינה ולכן אף אחד לא יגיש בג"ץ על העניין...,

היועץ המשפטי?

יבואני הרכב רוצים להתייחס? אני מבין שאתם רוצים לבטל את הייבוא המקביל.

אתם רוצים שיהיה ייבוא מקביל, רק שיהיו כאלה הוראות שלא יעזור כלום. גם זה לא. חשוב לומר,

שאין לנו התנגדות שיימצא פתרון, אנחנו רק חושבים שאנחנו לא צריכים להיות חלק ממנו. מי יכול להיות חלק מזה? אני שמח שסוף-סוף התברר פה התהליך, כי השאלה של הזכאות לפטור היא שאלה שנבחנת פרטנית על פי תנאי האמנה הספציפית. הזכאות הזאת לפטור תלויה בהרבה מאוד גורמים היא תלויה באבזור של הרכב הספציפי, היא תלויה בשערי החליפין באותו מועד, היא אפילו תלויה במסלול שעבר הרכב ממדינת המקור למדינת היעד. למשל, חלק מהאמנות קובעות שהתנאי לפטור הוא שהרכב לא עצר באף נמל בדרך למדינת היעד.

ואולי זה מפתיע, גם בייבוא ישיר לא כל הרכבים זוכים לפטור. חלק מהרכבים, בכלל הדברים שאמרתי עכשיו, משלמים עליהם מכס. איזה אחוז? אני לא יודע להגיד באחוזים. כמה לא זוכים? זו לא הנקודה. הנקודה היא שהבחינה היא פרטנית. מה שלא זוכה אצלך, לא יזכה גם במקביל. הכול בסדר. אותו דין יחול לגבי שניהם. שוב, אנחנו לא מתנגדים לזה שיהיה פטור - - - אוקיי, זה שיש לך שני אחוזים שלא זוכים אתה רוצה עכשיו תגיד מה האחוז. אני לא יודע להגיד. זה חלק מהבדיקות. הדיון היה רק בשבוע שעבר ולא הספקנו לבדוק. אנחנו נקיים דיון נוסף ועד אז תביא את הנתונים. אדוני היועץ המשפטי, אנחנו מתכוונים שאם לאלה אין פטור, גם לאלה לא יהיה פטור במפעל הספציפי שמדברים עליו. השאלה איפה זה מעוגן במדיניות של המכס. הוא מדבר למשל על מדינות אפט"א, שהן בהסכם, לשם צריך לבוא באופן ישיר. אפשר לכתוב הערה במכס שזה עבר דרך, כי אין נמל גדול ואז מעבירים. אפשר משהו בדומה לזה. אלה תקנות מכס ואיפה שהן עובדות אז עובדות.

מה שחל על זה, יחול על זה. כל מה שאנחנו מבקשים,

זה מכיוון שהסוגיה של כן/לא זכאות לפטור ממכס היא במישור אחר - - - לא תהיה איפה ואיפה. מה שחל פה, יחול גם פה. אפילו את זה לא ביקשתי. זה בין היבואן המקביל לרשות המסים וששם גם יהיה הפתרון. אנחנו מבקשים שאנחנו לא נהיה חלק מהפתרון ושהוא לא יהיה על גבינו. אין לנו את המידע שנדרש לגבי הרכב, עם כל הכבוד, אנחנו המתחרים שלהם ואנחנו לא אמורים לפתור להם בעיות. יש בעיה של מכס? אנחנו מבקשים שהיא תיפתר ביניהם. אתם כמו מונופול אחד גדול. אם אתה מחבר את כולם, אתם מונופול. כל חברה לבד

אבל אסור לנו לחבר את כולן. בסופו של דבר, יש פה משהו שנמצא לגמרי בשליטת גורמים זרים או רשות המכס במדינה הזרה או היצרן הזר, ולכן אנחנו לא חושבים שאפשר להשית עלינו. קיבלנו את הטענה שלכם שאתם לא יכולים לתת תעודה לכל רכב ספציפי, אבל לגבי זה שאתם צריכים לשתף פעולה אתם תשתפו פעולה. זו החלטה שלנו בלי קשר לכלום. מקובל עלינו שאתם לא יכולים לתת תעודה לכל רכב. מה גם שאתם מרוויחים מהשירות לרכבים האלה. בוודאי, עם החלפים וכו'. אתם בעצמכם מביאים חלפים, אז מה העניין? צריך להיות פתוחים לכל דבר. הנוקשות הזאת - - - אנחנו פתוחים לכל דבר, רק אנחנו לא חושבים שזה הוגן או צודק שברישיון שלנו יהיה תנאי, התחייבות של יצרן, שאין לנו שום שליטה עליו.

לכן אני אומר שאתה לא צריך להביא לכל רכב. אם אתה צריך להביא לכל רכב, אתה צודק. אם התעודה היא כללית לגבי מפעל מסוים, אין שום בעיה. ממילא אתה מביא את זה לרכבים שלך, אז איזו בעיה יש בזה? אני יכול לתת למה שיש אצלי, אני לא יכול לתת לגבי אחרים. אם אתה מייבא מהמפעל הזה, אז תביא לגבי המפעל הזה על כך שהייצור במפעל הזה הוא מקורי. זה מה שאתה צריך להביא, לא יותר מזה.

אישור כללי. אז זה לא של היצרן. אז נתקן את זה. היועץ המשפטי הבין את זה באופן שונה וניסח בצורה מסוימת. יהיה אישור כללי לגבי מפעלים ספציפיים, זה הכול. את זה אתם כן יכולים לתת וזו לא פגיעה בתחרות ולא פגיעה בהסכמים שלכם, כי אתה מייבא מאותו מפעל. כשאתה מייבא, זה בסדר, וכשהוא מייבא זה לא בסדר? אני לא מבין את זה. וכך אני גם לא מסובב אף דילר. השאלה אם מדובר על האישורים שיש אצלי או שמדובר על אישור נוסף מהיצרן. אם מדובר על אישורים שנמצאים אצלי, אני לא צריך אף אחד, אני לא צריך את היצרן. מה שאצלי, אני יודע לתת. יש כבר אישור שהיצרן נתן. אנחנו נכתוב שבמקרה שהמפעל הספציפי נותן אישורים ליבואן הראשי כן, שינינו את העמדה ועכשיו נשנה את הניסוח. קיבלתי את זה. זה יחול על המכס במובן של תעודות המקור שקשורות למוצר הספציפי. זה מנוגד להסכם. בסדר, שיהיה מנוגד להסכם, תעשו מה שאתם רוצים. כל האישורים שיש לנו נמצאים אצל המכס. הבנתי שזה מנוגד להסכם, אז תקנו את ההסכם. אדוני, אנחנו חושבים שההצעה שהבאנו פותרת את רוב הבעיות, 90% מהבעיות. אם צריך לשפר אותה, נשפר.

ההצעה שהקראת בתחילת הדיון. אבל הם לא יכולים להביא לכל רכב. את לא מבינה מה הבעיה פה? אנחנו נותנים להם משימה שהם לא יכולים לעמוד בה.

אף אחד לא מבקש מהם משהו שהם לא יכולים לעמוד בו. הרי הם הולכים ליצרן ואומרים לו שלא ינפיק לאף אחד חוץ מהם. זה לא נכון, מאיפה המצאת את ההמצאה הזאת?

אנחנו יכולים לנסות לשפר את ההצעה. מר חורי, אלה האשמות חמורות ולא כאן המקום להאשים. עזוב את זה, הוא לא שם לב למה שהוא אומר, אני מתנצל בשמו. כל מה שביקשנו, שכאשר הם הולכים להיות יבואנים בלעדיים של איזשהו יצרן, שהיצרן יתחייב להנפיק תעודות מקור לא רק להם,

הם לא יכולים לתת לך את ההתחייבות הזאת. אחרי שהסברת את התהליך שזה פר רכב, איך אתה יכול להגיד שזה פותר את הבעיה? אתה יכול להסביר לי איך אתה מבקש מהיצרן חמישה חודשים אחרי הייבוא לתת אישור ייבוא לרכב פרטני? ליצרן יש את כל המידע. כן, אבל הוא לא יכול לחייב את היצרן. יש לו מידע לגבי אבזור שהוסף לרכב? יש לו מידע לגבי מסלול הייבוא של הרכב? יש לו הכול.

אבל יש לו את כל המידע לגבי הייצור. בחוק אנחנו לא יכולים לחייב את היצרן להביא לנו את האישור הזה. אתה מבקש לחייב את היבואן, אבל גם הוא לא יכול כי הוא מפר את ההסכם מול היצרן. אם הרכב יוצר בגרמניה והוא נמכר ליבואן המקביל ברומניה, איך היצרן יודע מה קרה עם הרכב הזה מאז שהוא יצא מהמפעל שלו בגרמניה והגיע לרומניה? דרך אגב, עם 40% אין בעיה. ברגע שהוא אמר לי שעם 40% אין בעיה, אז אין בעיה. גם אם הוא החליף גלגל, זה בסדר גמור. אבל אם הרכב הוא 60%, בדיוק על הנקודה, מה עושים אז? אני לא רוצה "לדפוק" את המכס ולא את המדינה עם הגבייה שלה. זו לא המגמה שלי.

בסדר, אל תנצלו את האמנות יותר מדיי. אני מבקש שתמצאו פתרון מניח את הדעת, שאפשר לחיות איתו. עם הפתרון שהוצע יש לנו בעיה, כי אתם דורשים על כל רכב ספציפי והם לא יכולים להביא את זה. אי אפשר לדרוש מהם דבר כזה וגם לומר להם שאם הם לא ימציאו את זה, הם יאבדו את הרישיון. יש דברים שגם אנחנו, בחקיקה, לא יכולים לעשות. אולי לא הובנתי נכון. לדעתי הפתרון שהצעתי גם פותר את הנקודה הזאת. זה לא פותר, משום שהם מבקשים תעודה ספציפית. זה לא שייך לבדיקות. אז ברגע שיש ליבואנים הישירים תעודת מקור לאיזשהו דגם שהם הביאו, המכס ישתמש בזה.

הצעתי להם את זה, הם טוענים שיש להם בעיה עם האמנה. ננסה למצוא פתרון. גם אתה, היועץ המשפטי של יבואני הרכב, צריך להיכנס לזה. אם אתה לא רוצה שנחייב אותך בדברים שאתה טוען שאתה לא יכול לעמוד בהם, בוא נראה איזה פתרון אתה יכול להציע לנו. פעם אחת תהיו גם לטובת הציבור. לעניין הנושא של הבדיקות למה אתם עושים ליבואן המקביל בדיקות רציניות יותר? אני לא מדבר על ייבוא פרטי. הבנתי ממנהל רשות המסים שיש בעיות אחרות ואני לא נכנס לזה, אבל לגבי הייבוא המקביל זה לא אותו הדבר כמו הייבוא הפרטי של רכבי יוקרה. אומרים שזה גורם לבעיה רצינית שכל הזמן פונים ליבואן ומגלה להם מי הביא ומי לא הביא. בשביל מה צריך את זה? הדברים השתנו. בתקופה האחרונה חל שינוי וכמות האימותים פחתה. תעשה יחס הוגן. אם הם מייבאים עשרות אלפים בשנה, למעשה אתה בודק כל 270. אם הם מייבאים 3,000, אל תבדוק כל אחד. תן להם יחס הוגן, זה הכול. כשאתה חותם על הצ'ק שלך, אתה רשאי לחתום על הצ'ק שלך. כשהולכים כל מיני יבואנים אחרים שאין להם מידע על הייצור, ולעתים אפילו היבואן לא מבקש תעודה, הם מבקשים תעודה על אותו רכב. כל הרעיון של התעודה הזאת הוא שזה כמו צ'ק אם אתה מזהה שמי שחותם על הצ'ק לא מוסמך לחתום עליו, אתה שולח לאמת אם הוא היה מוסמך לחתום. מה זאת אומרת "לא מוסמך"? בתהליך האימות אתה רוצה לראות שמי שחתם - - - את זה תבדוק,

אנחנו מדברים על בדיקה רנדומלית. אם יש בעיה עם רכב מסוים, תבדוק אותו. אין לי בעיה עם זה, אני לא מבקש ממך לא לבדוק אותו. מה שצריך לבדוק, תבדוק. אבל למה לשלוח לאימות? למה לא לבדוק עם היבואן הראשי אם יש בעיה עם המקור של הרכב? למה לא לבדוק מולו? אם יש בעיה, אז יש ספק סביר ביחס לאותו רכב ואז תשלח לאימות. אבל אם היבואן הישיר יגיד לך שרכב מהדגם הזה,

הוא מייבא עם תעודת מקור, למה לשלוח? אבל הוא עצמו לא יודע. הוא לא יודע איזה רכב יש לו, אם הוא מייבא אותו עם תעודת מקור או לא? בוודאי שהוא יודע.

שלב אחד לפני האימות, כדי לצמצם את האימותים כי אנחנו יודעים שאין לאף אחד אינטרס לשתף פעולה יפנו קודם ליבואן הראשי. אני מבקש שתקיימו ישיבה עם המכס ויחד עם היועץ המשפטי שלנו, עם משרד התחבורה, משרד המשפטים ומשרד הכלכלה שטוען שאין שום בעיה עם ההסכמים הבין-לאומיים - - - זה מה שטוען משרד הכלכלה?

הבעיה היא הגבייה ולא כל כך ההסכמים. את זה אמר לי השר בעצמו. אנחנו מבקשים שיצרפו אותנו לישיבות האלה, כי יש לנו את הניסיון והידע בתחום הזה. לרוב אני לא יושב עם - - - אבל היועץ המשפטי שלהם כן יכול לשבת,

מכיוון שזה יחול עליהם, אפשר לשבת איתם. אם כך, גם אנחנו מבקשים שגם היועץ המשפטי של היבואנים הזעירים ישתתף. אני מציע שנשב עם נציגי הממשלה ונראה מה הפתרון האפשרי ולאחר מכן נשמע אותם. אחר כך הם יבואו ויתנגדו, אז מה זה ייתן? אולי הם יכולים לעזור לנו במציאת הפתרון. אני לא רואה עם זה בעיה. למה יש בעיה לשבת איתם? הרי אתה לא תשב איתם לבד, תשב איתם עם נציגי הממשלה. גם אתה תהיה? אם אתם מחייבים אותי, אני אבוא.

אהיה.

אם זה נוגע לייבוא המקביל, למה אף אחד מטעמם לא יהיה? אתם מדברת על ייבוא פרטי?

לא מדובר בהרבה רכבים. אבל זה חלק מהסיבה שזה מוגבל. מבחינתי הייבוא הזעיר פחות בעייתי. אז איזה ייבוא הוא בעייתי? הייבוא שמתחרה בייבוא הישיר הוא הייבוא המקביל ולא הייבוא הזעיר. הייבוא הזעיר הוא חלק מהמקביל. רוב הייבוא הזעיר הוא

בגלל שיש רק 20 הקצאות. אז יכול להיות שצריך לשנות את ההקצאות, אבל זה לא קשור לחוק. עד ה-1 באפריל 2022 כל היצרניות נתנו את ה-supplier declaration , את הצהרת ספק שעל בסיסה נתנו ואין שום סיבה שזה לא יחזור. זו מדיניות שלהם, הם יכולים לשנות אותה והכול בסדר. דיברנו על העניין הזה. נראה לי שאתה גם יבואן ולא רק עמיל מכס... אני מודה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:45.